שלום לכולם.

על סדר-היום: הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון נבצרות ראש הממשלה). קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון נבצרות ראש

אי-אפשר עם אותם עבריינים שחוסמים את הכבישים. איך אמר היועץ המשפטי? עד 20 שנה בכלא צריכים אותם עבריינים שחוסמים כבישים ומסכנים את חיי האזרחים.

על זה אני מוחה, על אותם אנשים שמשבשים את חיי אזרחי מדינת ישראל, עושים מה שבא להם. ומערכת אכיפת החוק, איזה הבדלים בין הכפפות של משי עם האנרכיסטים עכשיו לעומת המפגינים בהתנתקות ואיך התייחסו אליהם. לקחו אותם להארכת מעצר לא אחד אחד. נערות שעמדו על המדרכה, לקחו אותן 14 יחד ולכולן האריכו מעצר. ביחד, קבוצה אחת. אז את מדברת איתי על התייחסות לאותם מפגינים? הלוואי עלינו שמתייחסים - - - אני ציפיתי שאתה תוציא מפה הודעה ממלכתית שמלחמת אחים לעולם לא ושמחאה זה לגיטימי. מלחמת אחים לעולם לא ולעולם לא שינשכו פה שוטרים וירביצו לשוטרים ואתם תגבו את ההתנהגות הזאת.

אתם מגבים.

שלא מתבצעת באלימות היא דבר לגיטימי.

כשהחרדים עושים הפגנה כולכם קופצים עליהם. תודה חברים, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 15:40.